החל בהצעת חוק פ/721/23 וכלה בהצעת חוק פ/869/23: הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון, הפסקת פעילותו של גוף מוכר שדיווח דיווחים כוזבים), התש"ף 2020, מאת חבר הכנסת מיקי לוי, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, איסור החזרת גופות

ברכות והצלחה רבה, פעם שנייה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדות האלה. בוועדה המסדרת: מטעם סיעת כחול לבן, במקום חבר הכנסת אבי ניסנקורן תכהן חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', ובמקום חבר הכנסת יזהר שי יכהן חבר הכנסת רם שפע. בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון: מטעם סיעת הליכוד, במקום חבר הכנסת יואב קיש יכהן חבר הכנסת דוד ביטן, ובמקום חבר הכנסת גדי יברקן יכהן חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, מטעם סיעת כחול לבן, במקום חבר הכנסת גבי אשכנזי יכהן חבר הכנסת איתן גינזבורג. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אופיר כץ,

אדוני היושב-ראש, ברכות.

אני בטוח שתעשה את התפקיד

כפי שעשית בתפקידיך הקודמים. בהצלחה, יריב.

כנסת נכבדה, בימים האחרונים אנחנו עדים לתופעה שלצערי חוזרת על עצמה, תקיפה של צוותים רפואיים. לזה גם נוספו תקיפות של לוחמי אש, של עובדי מד"א, גם לזה נחשפנו. זוהי תופעה בזויה שאנחנו צריכים לעקור אותה מהשורש. לא ייתכן שהאנשים האלו, ששומרים עלינו יומם וליל, אנחנו לא ניתן להם את הכלים להגיע בביטחון לעבודה. במיוחד בתקופת הקורונה נחשפנו למסירות באמת יוצאת דופן של אנשי החירום וההצלה, שעובדים באמת יום וליל כדי לתת לנו את הביטחון, והם חוששים להגיע למקום העבודה שמא ייפגעו. לצערי, אותם אנשים שכן תקפו והגיעו למשפט, העונשים היו מצחיקים: עבודות שירות, קנסות, ובלי לשבת יום אחד בכלא. לכן הגשתי אתמול הצעת חוק שאיכשהו תרתיע ותגן על כוחות החירום וההצלה: חודש מאסר בפועל מינימום לתוקף מהסוג הזה, ובתקיפה בנסיבות מחמירות, שלושה חודשי מאסר מינימום. כולי תקווה שהחוק הזה ירתיע, ונמגר את התופעה הפסולה הזו ונשמור על אלו ששומרים עלינו. אני מצפה מכל חברי הבית, לכשיגיע החוק, לתמוך בזה.

תודה רבה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה. אנחנו עוברים לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול, מזל טוב, ברכות, המון המון הצלחה.

אתה יודע שכמו תמיד, דברים טובים, אנחנו כאן בשביל לעזור ולשתף פעולה, ובהצלחה בתפקיד. חברות וחברי הכנסת הנכבדים, כמו בכל שבוע, גם הפעם אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שגבו חיי אדם בשבוע החולף: ביום רביעי האחרון, 13 במאי, נהרג גבר בשנות ה-40 לחייו לאחר שהידרדר עם רכבו לתהום בעומק של עשרות מטרים בכביש 3199 בין ערד למצדה. עוד באותו יום, גבר בן 30 נהרג בתאונת דרכים חזיתית סמוך לבית שמש, בכביש 367. ביום שישי, 15 במאי, נהרג הולך רגל מפגיעת רכב בכביש 6 במחלף עין תות שליד אליקים.

16 במאי, נהרג רוכב אופנוע בתאונה ברחוב שמואל בייט בירושלים. מתחילת השנה נהרגו 20 רוכבי אופנוע בכבישים, עלייה של יותר מ-20% לעומת השנה שעברה.

כשמונתה שרת תחבורה חדשה, אני רוצה קודם כול לאחל לשרה רגב הצלחה בתפקידה החדש. ראיתי בתגובתה שהיא ציינה גם את נושא תאונות הדרכים, ואני מאחל לה שהיא תילחם בתאונות הדרכים ותעבוד קשה בשביל למנוע את המוות המיותר הזה בדרכים. אם היא תצליח לגרום לשנות את התפיסה הזו שתאונות הדרכים הן גזרת גורל ולהבין שיש פתרונות טכנולוגיים שיכולים למנוע את רוב התאונות שהן כתוצאה מטעויות אנוש, אני מבטיח שאנחנו נעשה הכול, אני אעשה הכול, כולנו נעשה הכול, בשביל לעזור לה בהצלחתה, בשביל לתת יד בשביל להציל חיים ולמנוע מוות מיותר. בהצלחה וסעו בזהירות. תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אנחנו סובלים, אבל אף אחד לא מתייחס אלינו. רוצים להחיל ריבונות, ואנחנו מייבשים שטחים חקלאיים עקב מחסור במים, ולא רק מהיום. אז מי ירצה לגור בבקעה בחום של 46 מעלות בצל ובמחסור במים? העיקר שיש שרים רבים אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, את ההודעה הזו קיבלתי הבוקר מחקלאית בבקעה. חקלאי בקעת הירדן סובלים ממצוקת מים, הפוגעת ביבולים ומסכנת את פרנסתם. לא מספיקה מגפת הקורונה, לא מספיק השרב הכבד, עכשיו גם סוגרים להם את השיבר, וכל זה ביום שממשלת ישראל משביעה לראשונה שר למשאבי מים. מצוקת המים נולדה בעקבות קריסת כמה קידוחי מים של חברת מקורות וריב מתמשך בין מקורות לאגודות השיתופיות. ראש הממשלה מתהדר כי המהלך המשמעותי הראשון שממשלתו החמישית תעשה הוא החלת הריבונות על בקעת הירדן. על מי תחיל את הריבונות, אדוני ראש הממשלה? עד שתעשה את זה כבר לא יישארו שם תושבים. אלקין, שר המים החדש, מי מפריע לך היום להביא לשם מים? במקום לדבר גבוהה-גבוהה, הגיע הזמן שממשלת נתניהו החמישית תתחיל לפתח את יישובי הבקעה כאן ועכשיו.

תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. את רוצה יותר מאוחר? אפשר יותר מאוחר, אין שם בעיה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אני רוצה לברך אותך על בחירתך כיושב-ראש הכנסת ולאחל לך בהצלחה.

אני גם רוצה לאחל החלמה מהירה לחייל שאדי איברהים, שנפצע קשה בפיגוע הדריסה ביום חמישי שעבר. ביקרתי אותו היום, פגשתי את המשפחה שלו, המשפחה חזקה, ואני רוצה שכמה שיותר מהר הוא יהיה בבית. אני מצטרף לאיחולים. מחזק גם אותו וגם את המשפחה. שיהיה בריא. כמו בכל שבוע, אני אעלה את הנושא של המאבק של ראשי הרשויות הדרוזיות בחוסר תקציב, באי-העברת תקציבים, שעברו בהחלטת ממשלה והובטחו על ידי ראש הממשלה בסוף חודש דצמבר שנה שעברה. בסך הכול 200 מיליון שקל בגלל שאין להם תוכנית חומש. אתה, אדוני היושב-ראש, בתור שר אתה יודע שהרשויות מסתמכות על תוכניות חומש, הסתיימה תוכנית חומש בסוף שנת 2019, אז הממשלה לקחה צעד אחד קדימה ואישרה להם 200 מיליון שקל לשנת 2020 עד כינון ממשלה חדשה. מתוך ה-200 מיליון שקל הביאו בסך הכול 10%. 20 מיליון שקל הועברו לרשויות. הם היום במאבק. ביום חמישי שעבר הפגנו מול הכנסת, הייתי איתם. היום הפגינו בשלושה מקומות בחיפה, באזור חיפה: בחוצות המפרץ, במנהרות הכרמל, בכניסה למנהרות הכרמל, ובעוד כמה מקומות אחרים. ביום רביעי ימשיכו באזור המרכז בהפגנות. להגיד לך את האמת, אני מתבייש בממשלה. אם בשביל 200 מיליון לרשויות המקומיות הדרוזיות צריך לצאת למאבק הזה, אני לא יודע מה להגיד. לכן אני מקווה שהממשלה החדשה, דורש מהממשלה החדשה שתתכנס ותאשר להם תוכנית חומש, תעביר להם את ה-200 מיליון שקל ונגמור עם ההפגנות של היישובים הדרוזיים.

תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין, איננה. חברת הכנסת אתי עטייה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברכה והצלחה בתפקידך החדש.

כנסת נכבדה, משרדי הרווחה והבריאות מפעילים מאות מפעלים מוגנים, שבהם משתקמים אלפי אנשים עם מוגבלות. בשל ההגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה הושבתו המפעלים, ועובדים עם מוגבלות הוצאו לחל"ת בשיעור של פי ארבעה מיתר העובדים במשק. זה מקומם שכ-14,000 אנשים עם מוגבלות נותרו ללא תעסוקה, ללא הכנסה, ללא דמי אבטלה וללא פיצוי כלשהו עבור עבודתם. הם נותרו ללא אמצעי קיום בסיסיים לאוכל ולתרופות. רבותיי, זה מרתיח שבשנת 2020 במפעלים המוגנים אין מודל של יחסי עובד מעביד, אין זכויות סוציאליות. חייבים לעודד מעבר מתעסוקה מוגנת לתעסוקה נתמכת, כדי לשלב אנשים עם מוגבלות באופן אינטגרלי בחברה. הנחתי על שולחן הכנסת כמה הצעות חוק לקידום שוויון לאנשים עם מוגבלות והשתלבותם בחברה בכלל ובתעסוקה בפרט. אני זועקת את זעקתם של האנשים עם המוגבלות. מגיע להם פיצוי. מגיע להם מענק. מגיעה לנו חברה שוויונית שבה אנשים עם מוגבלות לא נותרים מאחור.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לברך אותך בתפקידך החדש. אני בטוח שאתה תמלא את התפקיד הזה ברצינות כמו שאתה יודע

אנחנו סומכים עליך. אני גם רוצה לברך את הממשלה, את ראש הממשלה, הממשלה שקמה, הג'ובים החדשים. איך שהיא קמה כבר אנחנו רואים שהצלחנו למגר את הקורונה, פתאום אין נדבקים חדשים. יש הרבה ברכות, באמת יופי של מצב, אבל נגמרו התירוצים, עכשיו הגיע הזמן להתחיל לעבוד. אי-אפשר יותר לספר סיפורים. ישנה עכשיו מלחמה של עסקים, של עצמאים, של עסקים קטנים ובינוניים שהם בקריסה. זו מלחמת ההישרדות שלהם. נמאס להם לשמוע תירוצים, הבטחות, הלוואות, 80 מיליארד, 40 מיליארד, הם לא מצליחים לקבל את הכסף. המון ביורוקרטיה. ראש הממשלה מאשים את השרים שלו שהוא לא מצליח להעביר. היום יש לו ממשלה חדשה, אין יותר דבר כזה ביורוקרטיה. חייבים לתת להם את הכסף. חייבים לתת להם את הפיצויים. חייבים לתת להם אפשרות לקבל הלוואה. יש גם איזשהו ניתוק באינפורמציה. הם טוענים שהממשלה לא מבינה מה זה תזרים מזומנים. הם צריכים תזרים מזומנים, אין להם עכשיו כסף, ועושים להם כל מיני התניות והם פשוט קורסים. אנחנו רואים את הקריסה הזאת. אתמול שמעתי בתקשורת שאחד העצמאים אמר שאנשים התחילו להתאבד, כשישה אנשים. זה נורא. ואנחנו מחכים ומסתכלים שזה יהיה הלאה? זו באמת מלחמה, מלחמת הישרדות שלהם. חברים, עכשיו אין תירוצים. חייבים לעזור להם. להתגייס כולנו ולעזור להם, תודה. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, איננו. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש. מוסטפא יונס, תושב עארה, נרצח בעשר יריות על ידי אנשי הביטחון. הוא נרצח רק בגלל שהוא ערבי. רוצח ראש הממשלה נתפס עם אקדח ביד, לא רצחו אותו,

כשהבן אדם הוא ערבי אז היד קלה על ההדק. באוקטובר 2000 נרצחו 13 צעירים ערבים, כל התיקים נסגרו. אחרי אוקטובר 2000 המשטרה הרגה 57 צעירים ערבים. אנחנו ברשימה המשותפת לא נרפה עד שהרוצח יועמד לדין,

תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו, חבר הכנסת יואב בן צור, איננו, חבר הכנסת אורי מקלב, איננו, חבר הכנסת משה ארבל, איננו. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול ברכות על התפקיד. בטוח שיש אנשים רבים ששמחים בו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בשלב די סופי, או לא יודע אם לומר סופי אבל ברוך השם מדינת ישראל עוברת היטב את משבר הקורונה, הן בהיבט הבריאותי והן בהיבט הכלכלי. אבל כשאנחנו צופים אל מעבר לים, לאחינו בתפוצות, בארצות הברית בפרט ובאירופה, אנחנו רואים שיש שם משבר מאוד מאוד גדול, הן משבר של פגיעות בנפש, משבר בריאותי, והן משבר כלכלי. מוסדות הקהילה שם קורסים, בין אם מדובר על בתי הספר היהודיים או מוסדות אחרים, של גמילות חסד ואחרים. במשך שנים עמדה הקהילה בתפוצות לצד מדינת ישראל, לצד העם היושב בציון, תמכה בו מדינית,

פילנתרופית. כעת זו חובה שלנו להירתם, לקחת אחריות ולסייע למה שמתרחש בתפוצות בהקשר הזה של המשבר. הדבר הזה יכול לקבל הקשר הן של תמיכה כלכלית והן של תמיכה ואפשרות לסייע בקליטת עלייה. התפרסם הבוקר שישנה כוונה למזג, והייתי אומר אולי, אם נקרא לזה בצורה רצינית, להחליש בצורה משמעותית, את ועדת הקליטה. אני חושב שזה דבר שאסור שייעשה. דווקא בתקופה כזאת חובתה של כנסת ישראל לפקח על פעילות הממשלה בהקשר של קליטה, עלייה והטיפול בתפוצות.

תודה רבה. חבר כנסת יבגני סובה, איננו. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברכת הצלחה. חבריי חברי הכנסת, בשבועות האחרונים הייתי במתח, כמו הרבה אנשי חינוך במדינת ישראל, ורציתי מאוד לדעת מי יזכה להנהיג את מערכת החינוך שלנו. חשבתי וציפיתי שזה תפקיד יוקרתי. זו מערכת כל כך כל כך חשובה, מורכבת, לא פשוטה, נוגעת בכל בית אב במדינת ישראל, וציפיתי שיריבו עליה, שתהיה תחרות, לא כברירת מחדל. ככה שנדע בהתחלה, כמו שר אוצר, ביטחון, משפטים.

אף אחד לא רב עליה, ובסוף בשעות האחרונות להקמת הממשלה התבשרנו. אז קודם כול, אני באמת מאחלת לשר גלנט מכל הלב הצלחה רבה בהנהגת המערכת הזו. זו מערכת שבונה את החברה הישראלית. כדאי, כדאי שנפנים את חשיבותה של מערכת החינוך. אבל אני גם רוצה להאיר, באל"ף: השר גלנט, מערכת החינוך שבעה מטלטולים ומטלטלות, ולא בגלל הקורונה. הרפורמה שנחוצה לה היא כזו שסוף-סוף תייצב אותה. יש לה אתגרים רבים. אתגרים רבים בפניך, אך הראשון והחשוב ביותר: לפעול בנחישות לחיזוק מעמדם של אנשי החינוך שלנו, שיקבלו הכרה ציבורית נרחבת בתרומה שלהם לחברה הישראלית. אנשי החינוך הם עמוד התווך של מערכת החינוך ואבני הראשה שלה. תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה.

חברת הכנסת פרומן, אני יכול להעיד, ועוד איך היה מאבק על תיק החינוך.

האמיני לי, מהרגע הראשון רבים רבים רצו בו, ולא היה פשוט בכלל להכריע. ההחלטה שקיבל ראש הממשלה במי בסוף לבחור, הרשימה הייתה ארוכה ומאוד מאוד מכובדת. אני יכולה להגיד לך שזה לא נראה ככה ולא נשמע ככה. לא תמיד זאת האמת. את יודעת, לא תמיד, אני לא מציע, את יודעת, בהכרח להסיק מסקנות על פי דברים שמשתקפים בצורה כזו או אחרת בכלי התקשורת ובמקומות אחרים. המציאות לפעמים היא שונה, ואני יכול לומר לך שבמקרה הזה היא הייתה שונה בתכלית. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. יותר מאוחר.

את רוצה יותר מאוחר?

חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה.

ברכות לך על התפקיד, תודה. וברכות לממשלה הזאת שקמה,

בואו נגיד את זה בעדינות, מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. אז לפני שקמה הממשלה, אני אמרתי שתהיה תופעה מאוד מעניינת: ככל שהממשלה תהיה גדולה יותר כך הוועדות תהיינה קטנות יותר. למה הוועדות תהיינה קטנות ביותר? כי אין מספיק חברי כנסת. ואז אני מנסה להיכנס לראש של הקואליציה. מה הם חשבו אתמול? הם חשבו אתמול: אוקיי, חייבים לנסות לוותר על איזושהי ועדה, כי אין לנו מספיק ח"כים, בואו נחפש ועדה שהיא פחות חשובה. אה, יש את ועדת הקליטה. בוא נוותר עליה.

כי זו ועדה סטטוטורית. אז מה עושים? לוקחים את ועדת הקליטה, מצרפים אליה את ועדת פניות הציבור,

ואז בעצם בטח אתם תקראו לה ועדת העלייה,

תפוצות ופניות הציבור, ואז כל הכסף לעלייה וקליטה ייעלם. כי זה פשוט לא מעניין אתכם. הרי אנחנו ראינו ואנחנו יודעים איך אתם מתייחסים לעולים. רק כשיש בחירות אז אתם פתאום מתחילים לדבר רוסית,

צרפתית, אבל כשהבחירות נעלמות, פתאום ועדת העלייה והקליטה לא חשובה. ואתם גם מוסיפים על זה שבראש ועדת הקליטה, העלייה, הקליטה, התפוצות ופניות הציבור, עכשיו, בחצי קדנציה, יעמוד חבר כנסת מיהדות התורה, לפי דעתי זה טסלר, ובקדנציה השנייה, חבר כנסת מש"ס. אז ככה אתם מתייחסים לעולים?

אני רק אעיר שההנחה שהעובדה שבראש הוועדה, אם אכן כך יקרה, יעמדו חברי כנסת מיהדות התורה ומש"ס היא דווקא מוכיחה שמאוד אכפת לנו מהעולים, כי אלה שתי מפלגות שדווקא הנושא הזה חשוב להן מאוד. ולכן אני חושב שבהיבט הזה, אני מציע להיזהר בדברים, הם לא מכבדים אנשים שדווקא עוסקים בנושא הזה לא מעט. אדוני היושב-ראש, אני אסביר לך שיושב-ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי אמר בכנס באשדוד למיקרופון, מול מצלמות, שהוא מצטער מאוד שיש פה כל כך הרבה עולים מברית המועצות.

מכובדי, אני לא דובר של אף אחד. אני רק אומר לך, אני מציע שאנחנו נראה כיצד האנשים יפעלו בתפקידם ואז נשפוט אותם, ולא לפני כן. אני חושב שזה יותר נכון. אבל, אתה יודע, עמדתך, אתה זכאי לעמדתך, ואני חושב שהיא הייתה ברורה וחדה. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, דבר ראשון, ברכות על המינוי. חבריי חברי הכנסת, היום שר הכלכלה החדש עמיר פרץ, בהתייחסו לכך שימינה לא נמצאת בממשלה, אמר שזה נותן סיכוי גדול יותר לקדם את תפיסת הכלכלה האנושית. תפיסת הכלכלה האנושית של עמיר פרץ היא: נתב בנמל אשדוד שמרוויח 98,000 שקלים, או סדרן עבודה בנמל חיפה שמרוויח 80,000 שקלים, או נתב בנמל חיפה שמרוויח 78,000 שקלים,

אולי עמיר פרץ יסביר לנו למה יש הפרש של 20,000 שקלים בין נמל חיפה לנמל אשדוד, בטח הרבה יותר קשה לנתב בנמל אשדוד. או למשל, כלכלה אנושית של סדרן רכב רב-תכליתי בנמל חיפה, שמרוויח 70,000 שקלים, או אחד אחר, שמרוויח רק 69,000 שקלים, גם פה יש פער של 1,000 שקל, אולי לשר הכלכלה הפתרונים. או נהג אוטובוס בחברת חשמל שמרוויח 61,000 שקלים, או טכנאי ברשות שדות התעופה שמרוויח 66,000 שקלים, או נהג שינוע ברשות שדות התעופה שמרוויח 53,000 שקלים, או תורן משנה דלקים בחברת חשמל שמרוויח 54,000 שקלים, מעניין כמה מרוויח התורן הראשי לא המשנה. זאת הכלכלה האנושית של עמיר פרץ.

יום חג לתפיסת הכלכלה האנושית של הסוציאליסטים, של עמיר פרץ. החרה-החזיק אחריו שר החקלאות שוסטר, ברומזו כי יטיל חסמי יבוא. אז אני רק רוצה לרמוז מכאן לאזרחי המדינה שיתכוננו לכך שכל המוצרים הולכים לעלות הרבה יותר. ואני רומז לאזרחי המדינה שיתחילו לאגור חמאה, שמנת,

כי זה מה שיקרה. ואני רוצה לרמוז לחקלאים שעוסקים ביצוא שיתחילו לחפש ענפים אחרים, כי חסמי יבוא תמיד מביאים אחריהם גם חסמי יצוא. וזוהי רק ההתחלה, היום הראשון של הממשלה החדשה. שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה,

חבריי חברי הכנסת,

אני מברך אותך על היבחרך לתפקיד.

ואני יודע שגם כשכיהנת כשר תיירות, ועשית את מלאכתך שם נאמנה, שאת הבניין הזה מאוד אהבת תמיד. גם כשהיית שר תורן לא ראית בישיבה כאן איזה כורח, אלא ראית את החשיבות של הבניין הזה. אז בהצלחה לך, והיא גם הצלחת כל חברי הכנסת. עכשיו לעניין עצמו. ראשית לדבריו של חבר הכנסת קושניר ולמענה שכן ענית לו.

צריך לקחת בחשבון שסיעת יהדות התורה לא רואה את עצמה אפילו לא כחלק מהמוסדות הלאומיים של התנועה הציונית. הם לא משתתפים בעשייה הזו. אלה המוסדות שנוגעים בעלייה ובקליטה. ולכן יש קצת,

טעם לפגם ואיזשהו סימן שאלה שקופץ, מדוע הם פתאום קופצים על הוועדה הזו.

הלוואי, אם זה חלק מכניסתם לתוך התנועה הציונית, אנחנו נסייע להם בכך. ולעניין עצמו. כרגע יושבים מחוץ לכנסת ושובתים רעב בעלי אולמות אירועים, אנשים שכל חייהם, בעלי עסקים שהרוויחו, שילמו מיסים, העסיקו עובדים, ובאבחת חרב נקטעה פרנסתם. ברור שבגלל הקורונה בהחלט היו צריכים להטיל מגבלות כאלה ואחרות, אבל בעת החזרה לשגרה לא יכול להיות שמשאירים אותם לסוף ולא נותנים להם מתווה יציאה ברור. צריך להבין שמרגע שהממשלה תאפשר להם מתווה יציאה וחזרה לשגרה ייקח להם זמן רב עד שהם יגייסו בכלל את האירועים ואת מה שיכניס להם כסף ואת היכולת שלהם לבנות מחדש את העסק. אני רוצה לפנות מכאן, פניתי גם בכתב היום לראש הממשלה ולשר הבריאות, וגם להעלות את הקריאה הזאת מכאן:

יש מתווה חזרה לפעילות גם של אולמות האירועים. הוא מונח על שולחנו של שר הבריאות החדש. אני חושב שאם אחת הפעולות הראשונות שהוא יעשה כשר הבריאות היא לשחרר את המתווה הזה, והוא יתחיל לייצר סוף-סוף קצת ודאות למגזר העסקי, אז תבוא עלינו ברכה.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. ברשות אדוני היושב-ראש,

שיהיה בהצלחה,

שלא תצא תקלה מתחת ידך וידנו בכלל.

בלילה שבין ראשון לשני נשרפו, יותר נכון, שרפו והציתו, בתי דין בתל אביב, בפתח תקווה, בכפר סבא, באשדוד, באשדוד זו הייתה המועצה הדתית. ומה הייתה התגובה של כל יפי הנפש?

מכל אותם אלה שזועקים היה שקט. כל יפי הנפש, שאם זה היה בבתי המשפט היו זועקים ואומרים: זה יבוא, זה ייגמר ברצח, כשמדובר על הדת, על היהדות, זה לא ייגמר ברצח. נכון, קושניר? פה זה לא ייגמר ברצח. אני חושב שאתה צודק, אני איתך. אני אומר לך שההסתה היא גדולה. אתמול עומד פה יושב-ראש התנועה שלך, איווט ליברמן, ומדבר נגד ציבור דתי, נגד ציבור חרדי, נגד דוד המלך.

נגד דוד המלך.

מי הוא בכלל, עפר לפומיה.

עפר לפיו של אביגדור ליברמן, שמסית ומדיח תחת כל עץ רענן.

חבר אליו עכשיו יאיר לפיד.

תתביישו לכם. הוא רק אמר, תתביישו לכם. ההסתה הזאת תביא לרצח, ואל תגידו, שלא יטעו פה: אם זה היה שופט, הייתם כולכם, הייתם באים וזועקים.

הוא רק אמר שגנץ וביבי,

יענו לכם, בית המשפט. בשבילי בית הדין לא פחות מבית המשפט ואף יותר, כי אני מאמין בבתי הדין יותר מבתי המשפט. אוה, זאת הבעיה שלך. תתביישו לכם.

תאמין לי, וזאת הבעיה. אנחנו רוצים לעשות אחדות. אנחנו רוצים להיות כמו כולם, ביחד.

אתכם מביאים שנאה לעם. ינון, בוא נתחיל את האחדות בשירות הצבאי והלאומי.

יש לכם מזל שבמדינה יש ערבים, אחרת מה הייתם עושים אחד לשני. גם אתה צריך להתגייס. תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש החדש,

חבריי חברי הכנסת, עם תום ימי השבעה על חייל הקדוש עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, אבקש לנצל את הדקה הזו ולספר סיפור. אחי מנהל בית ספר בכפר סבא. עם משבר הקורונה הוא נאלץ לצמצם בכוח אדם בבית הספר. אלא שאז, ביום חמישי, לפני כשבוע וחצי, הופיע ברוך בן יגאל מטעם ארגון המורים על מנת למנוע את הפיטורים. אחי והוא ישבו יחדיו בבית הספר. ברוך סיפר לו שלא פגש את בנו יחידו הגולנצ'יק כבר עשרות ימים בשל הקורונה, ולמרות שהיה אמור לצאת לשבת הוחלט שיישאר בבסיס. ברוך ביקש מאחי להיעזר בי, וביקש שאעזור לו מול מפקד חטיבת גולני לקבל אישור לבקר את בנו יחידו בשערי הבסיס ליד ג'נין, להביא לו את המאכלים האהובים עליו. במקום לדבר עם המח"ט, סברתי שזה יכול להסתדר כבר ברמת המפקד של עמית.

בכל זאת מדובר באב שזהו בנו יחידו והוא לא ראה אותו כבר עשרות ימים. בקיצור, ניתן האישור שברוך יגיע לבסיס של עמית. ברוך נסע בכל עפולה כדי למצוא לעמית בדיוק את עוגת הגבינה עם הפירורים שאהב וכשלבסוף מצא אותה, עלה לשערי הבסיס באוטו מפוצץ באוכל. זו הייתה הפעם האחרונה שברוך ראה את עמית. עמית נרצח בתחילת השבוע מאבן של מחבל. בשבעה ברוך לא יכול היה למצוא מילים להודות לי על המפגש האחרון עם בנו יחידו מחמל נפשו. אני לוקח איתי מזה מסקנה, אשר אמרתי לצוות הלשכה: שימו לב עד כמה חשובה כל פניית ציבור. כמה חשוב להתייחס לכל אדם, לכל בעיה, מקטנה ועד גדולה. יהי זכרו של עמית בן יגאל מבורך. אמן שהוא האחרון.

יהי זכרו ברוך.

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. קודם כול, היושב-ראש, ברכות.

מי כמוני יודעת עד כמה יש לך של יראת כבוד ואהבה ענקית למקום הזה. שאפו ענק, אתה האדם הראוי. אני שמחה וגאה בשבילך שהגעת לזה.

אנחנו באמת יודעים כמה הוא אוהב את זה וכמה זה חשוב לו, והכול אצלו זה באמת מיראת כבוד, וזה קרה. תודה. מספר הנשים הנרצחות גדל מיום ליום. רק מתחילת הקורונה נרצחו שש נשים. היום מיכל סלה הייתה אמורה לחגוג יום הולדת 33,

ביום הזה מתקיים לזכרה האקתון, שמטרתו למצוא פתרונות טכנולוגיים יצירתיים לאלימות בתוך המשפחה, ואני אמרתי להם שאני מגויסת לקחת את הפתרונות ולנסות ליישם אותם גם כאן. האלימות במשפחה היא עוד אחד מתחלואי החברה שמשבר הקורונה חשף והציף. היו הרבה כאלה, אבל זה פשוט הציף את זה כלפי מעלה. וזה הזמן לטפל בתחלואה הזאת. ביום השבעתי לכנסת הגשתי שורה של חוקים שיסייעו להתמודד עם תופעת האלימות בתוך המשפחה, שזו בעיה שחוזרת וחותכת את כל המגזרים וכל השכבות. פניתי רבות לשר גלעד ארדן, וטרם עזיבתו את המשרד הוא באמת הודיע על הקמת יחידה מיוחדת שתתמודד עם הבעיה הזאת. אני מקווה שזאת מורשת שהוא ישאיר אחריו. פניתי גם לשר הרווחה הקודם וגם לשר הנוכחי כדי להגדיל את תקציבי ההוסטלים השיקומיים לגברים שהורשעו בעבירות אלימות. אני חושבת שזה הפתרון הנכון, לטפל, לטפל, לטפל. מעל במה זו,

אני קוראת גם לממשלה, גם לחברים שלי כאן, לסייע לי לקיים את מסקנות הוועדה הבין-משרדית, שהוקמה וכבר הגישה מסקנות ותקצבה את זה גם, למניעת האלימות בתוך המשפחה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, לא עשיתי נאום בן דקה הרבה מאוד זמן, כנראה לא היה מספיק זמן לבוא, ברוך השב. אני חושב שמי שהביא אותי לעשות את הנאום הזה היום זה דווקא אתה, אדוני היושב-ראש, משום שבירכתי אותך באופן אישי ובירכתי אותך גם לאחר מינויך, אבל הרגשתי צורך להגיע היום דווקא לכנסת ולברך אותך פה באופן רשמי כשאתה יושב על הכיסא הרם והחשוב הזה של יושב-ראש הכנסת. אני רוצה לומר בנימה אישית שאני הרבה מאוד שנים מלווה את יריב לוין, עוד טרם היותי חבר כנסת, עוד כשהייתי חבר ליכוד ופעיל בסניף הליכוד בקריית גת. אני רואה את ההתפתחות שלך,

והיא מעוררת בי באמת הרבה מאוד גאווה. הערכים שלך והדרך שלך,

הם אבן יסוד בכל מה שקשור לדרך שאתה פוסע בה. אין לי ספק שהקו שאתה הולך בו הוא קו מנצח. אני חושב שאתה תעשה עבודה נהדרת, ולדעתי אפילו היסטורית, בתפקיד שבו אתה אוחז. כמובן שמיותר לציין שאני אעמוד לרשותך בכל הכלים שעומדים לרשותי כדי שתגשים את המטרות ואת הערכים שעליהם אנחנו גדלנו בערוגות הימין. אז אני מאחל לך הרבה הרבה בהצלחה, מכל הלב ממני. תודה רבה. זה מחמם את הלב לשמוע את זה מחבר וגם מיו"ר הקואליציה הכי גדולה שהייתה פה כבר הרבה זמן, כך שיש לדברים משקל מיוחד. חברות וחברי הכנסת, אומנם הממשלה כבר נכנסה לתפקידה, אבל נדמה לי, מזכירת הכנסת, שכנראה צריך להוסיף עוד שרים, כי אפילו אחד מהם לא מצא לנכון לכבד אותנו כאן בנוכחותו. אני,

לא רציתי למנוע מחברי הכנסת את הזכות שלהם לשאת דברים כאן, אבל אני מציע, ברשותך, אם תואילי לפנות למזכיר הממשלה ולומר לו, נאמר את זה בלשון עדינה, שהכנסת תעמוד על כבודה גם בעניין הזה. תודה רבה. שר תורן חלופי, פריטטי. אני מוכן גם להסדר הזה, ובלבד שאחד יהיה פה. זה שר שמתאים לימין אז זה הולם אותו. שר תורן קבוע. מכובדיי, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, כ"ה באייר התש"ף, 19 במאי 2020, בשעה 16:00.